אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים, היום ה- 14 לדצמבר 2021, י' בטבת התשפ"ב. הנושא הוא שימוש ברשתות החברתיות כאמצעי סחיטה וניצול אזרחים. אנחנו עושים את הדיון הזה בעיקר בגלל היוזמה של חבר הכנסת, חברי מאיר יצחק הלוי, שעושה יום מיוחד היום בכנסת בכל מה שקשור לאלימות ברשתות החברתיות, וגם בהזדמנות זאת נברך אותך על המינוי לסגן שר החינוך, אמרתי אתמול ברדיו שאתה האדם הנכון, במקום הנכון, אתה איש ראוי, סיפרתי שגדלת כמדריך רחוב, ועכשיו תקבל את החינוך הבלתי פורמלי, אז אנחנו גם פונים אליך פה גם בוועדה. ברור שנעשה דברים טובים ביחד, אז גם נאחל לך בהצלחה וגם אני מקווה שאת השדולה אתה כבר עושה חפיפה, כי זו שדולה מאוד חשובה וצריך לקחת אותה אדם אחראי שמכיר את האירוע, ממש חשוב לי, זו שדולה שהובילה את זה בכנסת ה- 20 רויטל סוויד, עשתה עבודה מעולה, ממש חברי כנסת טובים מובילים את הנושא הזה ועכשיו אתה, אז נחכה שתמצא לך מחליף ראוי, אבל הכי חשוב נאחל לך הרבה בהצלחה וברכות. אנחנו נעשה דיון היום שיתעסק בעיקר בסחיטה וניצול ברשתות, הבנתי שהתקיים כאן ביום המיוחד שיזמו חברי הכנסת לפני כחודש וחצי בוועדה לקידום מעמד האישה, בכל מה שקשור לסחיטה וניצול. אני רציתי לפתוח יותר את היריעה מעבר לעניין של סחיטה וניצול של נשים ולכן לא הגדרתי את זה רק לנשים, אלא הגדרתי את זה באופן כללי, גם לא הגדרתי לראשי רשויות או אנשי ציבור, כי היה לנו גם דיון פה נפרד על ראשי רשויות. לכן היריעה היא קצת יותר רחבה, עיקר הדיון הוא על איך משתמשים ברשתות החברתיות לסחיטה ולניצול של אזרחים. עשיתי קצת שיחות הכנה והבנתי שהמצב יותר טוב מבעבר,

אם בעבר בכלל לא היה היום המצב קצת השתפר, ועדיין קצה הרצף של האירוע, אנחנו לא מגיעים לשם. כן נפתחים תיקים, כן נפתחות חקירות משטרה, אבל הרבה פעמים הקורבנות נשארים לבד, ואותו אדם שביצע מקבל, אם הוא בכלל מקבל עונש, זה עונש ממש מזערי, חסר הרתעה ולכן לפחות לפי מה שלמדתי, אין ממש הרתעה בשטח מסחיטה וניצול של אזרחים ברשתות. כן ברור לי שבכל מה שקשור לנשים ולסחיטה שיש לה אופי מיני יותר ושימוש בתמונות וצילומים, זה גם מצלק את אותו קורבן, וגם פה בכלל לא ראיתי משטרה שתאיר את עיני, לא ראיתי איזה שהוא שינוי מגמה מבחינת סטטוס התפתחות התיקים, גם אם זה מגיע לתלונה במשטרה, אגב כמובן כמו בנושא הטרדות מיניות, רובן בכלל לא מגיעות להתלונן, רובן מעדיפות לטאטא מתחת לשטיח ולחשוב.. מי שראה את הסרטון ראה, ואולי יותר לא יראו את זה, אבל כמו שאני אומרת בכל נושא, כשאתה מטאטה זה נשאר שם ואף פעם לא נעלם. לכן ביקשתי לקיים את הדיון הזה, אני רוצה לראות לאן הוא מתקדם, אולי אנחנו גם ניקח אותו למקום אחר, אולי נמשיך, בכל מקרה הוועדה הזו תתעסק בכל מה שקשור לאלימות ברשת, הבטחתי את זה לחבר הכנסת, מאיר חברי. אני כבר אומרת שאם נצטרך בהמשך לדון ספציפית בנושאים שיעלו כאן, זה מה שאנחנו נעשה אל מול המשטרה והפרקליטות וכמובן משרד המשפטים. אז מאיר, אני רוצה לתת לך לפתוח, בבקשה אדוני. גברתי היו"ר, קודם כל תודה רבה על שיתוף הפעולה והפירגון, על הבנת האירוע המאוד, מאוד מורכב הזה. אני רק אפתח קצת את הזום ואגיד, שהייתה לי הזכות הגדולה ב- 2004, 2005 לצאת בתוכנית עיר ללא אלימות שהיא נוסדה בעיר אילת ואחרי זה הפכה להיות תוכנית לאומית. שם הבנו את האירוע, כי אתה יודע מי הקורבן ומי מבצע עבירה, ויש איזה שהוא מסלול, אז מה שנשאר זה לבנות טיפול שנגדיר אותו הוליסטי, שכל הקהילה מתגייסת לעניין ומסתערת עליו, אבל ברור, אתה יודע כשמישהו מרביץ למישהו אז יודעים מי הקורבן ומי המרביץ. בסוגייה הזו שאליה נחשפתי איפה שהוא בסוף 2017, ראינו שזה עולם שהוא עולם חדש, וככל והזמן נקף, הפלטפורמה הזו שקוראים לה רשתות חברתיות, הפכה להיות פלטפורמה יותר ויותר מורכבת. דרך אגב אני מאוד בעד הרשתות החברתיות, אני חושב שטוב שיש ביקורת, ואני חושב שטוב שיש פולמוס, ואני חושבת שיהיו מערכות שמאזנות ומרסנות דרך המדיות, ואני חושב שרע שעושים מעשים של דה לגיטימציה,

של דיוג ושאר מיני דברים. הדבר שנחשפתי אליו בשנתיים האחרונות, גברתי היו"ר, הייתי ראש עיריית אילת, ואחרי זה ראיתי שזו לא הנחלה שלי בלבד אלא שזה קורה, שהשתמשו בפלטפורמה הזו לסחיטה, כדי לשנות במקרה הזה את דעתי, אבל זה נכון לדעתם של אנשים אחרים והסיפורים הם רבים, אני לא אפתח אותם פה כי הנושא הוא לא אני, הנושא הוא הפלטפורמה המאוד מסוכנת. ואני אומר שהיום המדיה הזו הפכה להיות כלי בידי עבריינים, אני מדגיש זאת ואני אומר את זה לחבריי במשטרת ישראל, כלי בידי עבריינים להפעיל לחץ על מקבלי החלטות, זה יכול להיות ד"ר אלרועי וזה יכול להיות ראש עיר, וזה יכול להיות תלמידה בכיתה י"א של סחיטה מסוג אחר, ויכול להיות הרבה מאוד דברים, אם זה תחת פרצופים אמיתיים או תחת פוסטים מזויפים או גורמים אנונימיים, יש מכאן, מכאן ומכאן, הכל נמצא, יש לי קלסרים עבי קרס, אם פעם תרצי לראות ולהזדעזע אני חייב להגיד, אז אני אראה לך אותם, פשוט דברים איומים. ולכן אני חושב שגם בעקבות מה שכבר נעשה בוועדה, אני חושב שהיום הזה עניינו, לדעת שאנחנו יודעים לטפל בלקונה הזו, שהיא לקונה חברתית שפוגעת בילדה בכיתה ג', ד', ויכולה לפגוע אם יורשה לי, בניצב ברכה, שהבן שלו נמצא כאן, שלצערנו הגדול מאוד התאבד, בעקבות מערכת שלמה של שיימינג ודה לגיטימציה. דרך אגב אני הכרתי את ניצב ברכה, מהניצבים המובחרים והמשובחים שהיו במשטרת ישראל. לכן אני אומר, ברצף הזה יש הרבה תקלות ואני חושה שסומא עלינו כבית מחוקקים, לעשות כל פעולה, כל פעולה למזער ולשלוט במצב הזה, ולא בכדי אנחנו מובילים חקיקה, שגם אם היא צריכה שיפצור אי פה, אי שם אז נעשה אותו, אבל בגדול זה להגיד חברים, ההפקרות תמה, ומי שיחשוב שהמקלדת היא כזו קלה וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ידע שצריך להיזהר, וודאי וודאי שמדובר באנשים עם מצב קשה. אני אגיד משפט אחרון, אמרתי את זה כבר פה, אני אגיד את זה עוד פעם ולא אכפת לי להגיד את זה 20 פעם שזה יופנם. אם המועצה לשלום הילד בדוח של שנת 2018 שבו היא דיווחה על מעל לשלוש מאות ילדים שחווה בצורה זו או אחרת חוויה אובדנית, כשאני אומר חוויה אובדנית זה אומר שאו שהם ניסו או שהם היו עם פוטנציאל אובדני. מבחינתי זה היינו הך, אני מבחינתי זה מיליון נורות אדומות, ואני מכיר את הפעילות של מעל חמש שצריך לחזק אותה, אני שמח על כל פעולה כזאת, והיום זה עוד מנוף להתמודד עם הנושא.

גברתי היו"ר, בשלוש וועדות, את הוועדה שפותחת את הנושא, אחרי זה נשב בוועדה לזכויות הילד וגם בוועדת חינוך, ובהמשך אנחנו נקיים באודיטוריום את המליאה, ששם בני הנוער, ונמצא איתנו יושב ראש מועצת תלמידים ונוער ארצי, רועי, שביקשתי מהם שיובילו. למה מהם? משום שאני חושב שמי שיודע לטפל במדיות הללו יותר טוב מכולנו, זה הצעירים המדהימים, אני רואה מה עושים הצעירים שנמצאים מסביבי, לכן טוב שהם יהיו בהובלה של הדברים, ואני בטוח שבסיומו של יום, נגיד עשינו עוד מעשה טוב למען אותם אנשים שהם חשופים, אל מול צריח המדיות. עד לכאן ותודה רבה לך. הבנתי שהיום הזמנת שניים. סגן שרת החינוך מאיר יצחק הלוי: אני ביקשתי מאוד, ואני מאוד שמח שהוא הגיע, לא היה לי פשוט להזמין את ראובני ברכה, הבן של ניצב ברכה, שדרך אגב הוא איש משטרה. אז נתחיל עם ראובני, תספר לנו קצת. בוקר טוב לכולם, גברתי היו"ר, תודה רבה על הזמן, גם חבר הכנסת מאיר הלוי, מכובדים. אני לא יודע כמה מכם מכירים את הסיפור, באתי באמת להציג אותו מהכובע האישי כבן ולא עכשיו כאיש מקצוע בחיים שלי. אני באמת את אבא שלי ב- 2015 איבדתי, אחרי תקופה דיי ארוכה של הכפשות שהוא עבר ברשתות החברתיות,

בוואטסאפ, אם זה באתרים שיש להם לגיטימציה בחברה או אין להם לגיטימציה בחברה. צריך להבין שבסופו של דבר האירועים האלה חלחלו לנו פנימה לתוך התא המשפחתי, גם הרחב וגם האינטימי. אתה יכול להגיד למי שלא מכיר, מה הייתה הסיבה שאבא שלך בעצם קיבל אז את אותם מה שנקרא ברשתות, איומים וכו'. הסיבה בסופו של דבר זה העיסוק שלו בלחימה בשחיתות, מי שמכיר יותר או פחות, הוא התעסק בתיק מאוד, מאוד תקשורתי עם עד ציבורי של איזו שהיא קהילה כזאת או אחרת, ובאמת אותם אנשים מאותה קהילה, השתמשו ביכולות שלהם בשביל לתקוף אותו מכל הכיוונים. אני לא יושב פה היום במצב שאני בא להעביר ביקורת על אחת המערכות, או עכשיו לבוא ולומר שהיה אפשר לעשות טוב יותר, כי אני באמת חושב שאיפה שהוא שמה בשנת 2015, לא הבנו את גודל האירוע הזה של מה שקורה ברשתות החברתיות. היום אנחנו נמצאים אני חושב במקום אחר ואני מכיר גם את השותפים שלי לדרך, אני לא מכיר אותם ברמה הפרסונלית אבל אני יודע כל אחד על איזה זרוע ואיזה תפקיד הוא יושב ומה היכולות שלהם, ואני חושב שאנחנו היום נמצאים במקום הרבה יותר טוב, אבל בסוף הדברים שלי אני רוצה לשאול את השאלה: עד כמה חופש הביטוי ינצח את הזכויות של הפרט?

באמת הרבה יותר קשה לי לבוא ולדבר על מה שהוא עבר, אני זוכר אותו באמת בימים האחרונים בדיכאון טוטאלי, הוא פשוט הרגיש שמכל מקום תוקפים אותו, הוא לא יכל יותר להתעסק עם הטלפון, הוא לא יכל יותר לפתוח עיתונים, אנשים שראו אותו ברחוב, באו והציפו לו את זה כל פעם, כותבים עליך ככה, אומרים עליך ככה, בסופו של דבר זה גם הגיע אלינו לאחים, שאנשים בבית ספר של האחים שלי שואלים אותם שאלות, ובאים אליהם עם פוסטים שהעלו, ובאים אליהם עם כתבות שהעלו, והתחושה באמת בסופו של דבר היא של חוסר אונים. באמת שאני עכשיו ככה נכנס אחורה ואני נזכר ככה בכל הסיטואציות, זה כמובן שהכל צף לי, ובסופו של דבר זה סיפור אישי כמו שאתם כמובן מבינים. אני באמת חושב שהדיון הזה הוא דיון חשוב, ואנחנו מפה צריכים לצאת, לא יודע אם להגיד תוכנית, אבל לצאת עם איזו שהיא קביעת יעד, קביעת מטרה שחייבים לעשות שינוי, חייבים לתקן את זה כמה שיותר מהר, אני היום חשוף קצת ליותר נתונים כאלה ואחרים, הנוער היום בנקודה מאוד,

וזה פשוט שורץ הנושא הזה. ואם אדם מבוגר שהגיע להחלטה שהוא הגיע בסופו של דבר לשים קץ לחייו, בכלל האירוע הזה שהוא מרגיש חסר אונים, שהוא מרגיש שהוא מושמץ, שהוא מרגיש שמה שנכון זה מה שכתוב היום ברשתות ולא האמת הפנימית שלו, וזה מה שמחלחל בסופו של דבר לתודעה. צריך להבין שמה שעובר היום בוואטסאפ זה יוצא מהשליטה של הבן אדם, וברגע שזה מתחיל לרוץ בתוך הרשתות, זה באמת בסוף זה מה שבוחרים,

תודה רבה.

קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לכאן, אני חושבת שזה יום מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, וזה יוצא בטיימינג מאוד מדויק מבחינתי, כיוון שאותו עבריין שגנב לי את מכשיר הטלפון שוחרר לביתו לפני שבועיים בטרם עת, בטענה שהוא לא מסוכן לא לי ולא לציבור, ומתוך ארבע השנים שהוא היה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח, בחרו לשחרר אותו לפני הזמן, עם תוכנית שיקום מסודרת לתוכנית לשיקום האסיר, ופה אני רוצה להעלות סוגיה ולהמשיך פה את הדברים שלך, שנפגע ורע נמצא בסיטואציה מאוד רגישה, וזה לא משהו שעובר, והוא מאוד, מאוד חשוף ובעיקר מאוד, מאוד לבד. אני בתור אחת שנפגעה, גיליתי על עצמי תוך כדי תנועה, שלמזלי הרב שלא כמו אביך, היו לי כן איזה שהן תעצומות נפש כדי לעבור את זה, על אף שאני בעצמי אימא לילד, שהיום הוא כבר גדול, אבל הוא היה אז ילד מתבגר. אנשים פשוט לא מבינים כשידם קלה על ההדק, שיש מאחורי האנשים האלה משפחה. יש לי פה אימא ואחות שבאו ללוות אותי, יש לי ילד שיהיה בריא, הם היו צריכים להתמודד עם כל הסיטואציה הזו וכל ההכפשות שעברתי ועדיין עוברת, אחרי חמש שנים. הנאצה שאני מקבלת ברשתות, התמונה שעדיין מתרוצצת בחוץ ואי אפשר למחוק אותה בשום צורה, ההתמודדות אל מול גופים גדולים שהם עם אוזניים אטומות, שלא באמת נותנים שום מענה, וזה קשה, וזה קשה וזה מורכב, והייתי רוצה שהמדינה באיזה שהוא מקום גם תכיר בזה שנפגעי עבירה צריכים לקבל איזה שהוא ליווי, צריכים לקבל איזו שהיא תמיכה כל שהיא, שתהיה להם איזו שהיא התחלה של דרך שהם יכולים לראות איזה שהוא אור בקצה המנהרה, במקום שהוא מאוד, מאוד חשוך. זה מקום מאוד בעייתי, הוא מאוד מורכב, הוא מאוד חשוף וצריך להבין שאנשים שנפגעו, החיים שלהם השתנו מקצה לקצה, יש לי את החיים שלי לפני ויש לי את החיים שלי אחרי. למזלי הרב,

זה משהו שגיליתי על עצמי, שיש לי את הכוח להתמודד עם זה, אבל גם אני נשברת, והייתי רוצה בעיקר בשביל הדור הצעיר, בשביל ילדים צעירים, וקיבלתי לא מעט מכתבים גם מבנים וגם מבנות, על סיטואציות בלתי אפשריות, והם מאוד, מאוד לבד. דבר נוסף שאני מאוד מקווה שהשתנה בזמן הזה, כשלי קרה מה שקרה לי לפני חמש שנים, היו איתי ארבעה קצינים בחדר ללא ליווי של קצינה, כשכל התמונות שלי חשופות לנגד עיניהם, וזה היה נורא בשבילי, וזה היה מבוכה עצומה בשבילי להתמודד עם זה לבד, בלי שום ליווי, לא של איזו שהיא עובדת סוציאלית או קצינת משטרה שתהיה שם לצידי ותעזור לי, ואולי תחזיק לי גם קצת את היד, כי זה באמת סיטואציה קשה. אז אני מקווה שהיום זה קצת השתנה, וזהו, זה מה שהיה לי לומר,

אני רוצה להמשיך עם עוד נפגעת של עבירה אינטרנטית, יוליה, דרך אילת מרכזי הסיוע, יוליה כאן? היא בזום? איילת את יכולה להתחיל ואני אעבור ליוליה שביקשת. יוליה תעדכן כשהיא תהיה זמינה, היא בראיון, מי שתדבר היום מטעם איגוד מרכזי הסיוע זה מיקה נטוביץ מנצור. שלום תודה. אני מיקה, אני מנהלת את מערך הסיוע ברשת של מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. חשוב לי להגיד, שבהמשך לכל מה שנאמר פה, הרשת היא מקום, שאין מה לעשות, הנוער והצעירים נמצאים שם היום, זה רשתות חברתיות, זה וואטסאפ, אבל יש מקומות מיטיבים, יש מקומות שמנסים להגן ומנסים ליצור קשר ואנחנו אחד מהם. יש לנו בעצם אתר אינטרנט ומגיעים אלינו בני נוער וצעירים שמספרים על פגיעות מיניות שהתרחשו בעבר או שמתרחשות עכשיו. אנחנו מנסות באמת להיות שם במקום שלהם, הם במילא צורכים את כל התקשורת שלהם כרגע ברשת, זה ההיכרויות, הקניות, המידע שהם מחפשים, שם הם נמצאים ולכן גם חשוב לנו כמרכזי סיוע, להיות שם ולתת להם סיוע במקום הזה. משנה לשנה הפניות לגבי פניות ברשת עולות מהנתונים שלנו, בדוח האחרון שהוצאנו לפני מספר שבועות, ראינו ש- 4% מהפניות עסקו בפרסום תמונות ומידע, ומאות, מאות פניות מגיעות על פגיעות שמתרחשות ברשתות החברתיות, כאשר זה יכול להיות קשת רחבה של פגיעות, החל מאינוס, מעשה מגונה, הטרדה מינית וכמובן הפרסום של התמונות. חשוב לי להקריא עדות של נערה שכתבה לנו בצ'אט, כדי ככה להגן ולטשטש את הזהות שינית את הפרטים, הנערה כותבת לנו ככה: "רציתי לדבר, אני פשוט קצת בבלאגן ואני לא יודעת מה לעשות, עשו לי משהו ולא ממש בא לי להיכנס עכשיו לפרטים,

ההורים שלי גילו, ואמרתי למשטרה לפני איזה כמה חודשים, ומטפלים וזה והכל, אבל לא טוב לי, ואני ברכבת הרים, או שאני ישנה מלא או שאני לא ישנה בכלל, או שהציונים שלי גבוהים ממש ואני לא מפסיקה ללמוד, או שהציונים שלי ברצפה ואני נכשלת, או שאני אוכלת המון, או שאני לא אוכלת כלום, ואני לא מרגישה טוב, אני מרגישה רע, אני כועסת על עצמי, אני כועסת על מה שאני עושה לעצמי ולגוף שלי ולחיים שלי, אני כועסת על עצמי שעשיתי את זה, אני כועסת על ההורים ועל העולם שיכול להיות כל כך רע. נמאס לי, עשיתי טעות, סמכתי על מישהו, עבדו עלי, עשו עלי מניפולציות, גרמו לי לעשות דברים שאני לא רוצה וזה אשמתי בסדר, אבל למה זה לא עובר? זו אשמתי כי אני סמכתי עליו, אני שלחתי, אני עשיתי כל מה שהוא ביקש, ואני שלחתי לו את כל מה שהוא ביקש, כל יום, מתי שהוא רצה במשך שלושה חודשים, וזה היה נורא, כל שנייה וכל רגע, סבלתי וכאב לי אבל פחדתי לאבד את מה שחשבתי שנוצר בינינו. חשבתי שהוא בן 16 אבל בסוף התברר חרא בן 42, למה מישהו יכול להיות כל כך מרושע ומגעיל, מה חסר לו בחיים, למה הוא היה צריך לעשות את זה, למה הוא היה צריך לשקר לי, למה אני צריכה לסבול ממנו? אני כבר ילדה גדולה,

אני לא הייתי אמורה ליפול לזה, אני לא הייתי אמורה לעשות את מה שהוא ביקש אבל לא ידעתי." כשמישהי עוברת תקיפה פיזית, ככה כותבת הנערה, היא יכולה לתאר ולחוש, אבל כשעוברים דבר כזה ברשת, מסתכלים עליך מהצד ואומרים לך, אפשר לחשוב מה כבר קרה? הוא לא נגע בה, היא יכלה לעצור את זה כל רגע, הם פשוט לא מבינים. את נשארת להתמודד לבד עם המצב ואף אחד לא רואה, אנשים לא מבינים שזה משפיע, זה שאמרתי למשטרה ונתתי עדות ומצאו אותו, זה לא אומר שזה נגמר. תודה, תודה רבה. אני רוצה לשמוע את מיטל שפירא מהלובי למלחמה באלימות,

אז אני אתחבר לדברים שאמרו חברותיי, אנחנו רואים שבשנים האחרונות תופעת האלימות המינית ברשתות החברתיות גוברת, הרבה פעמים היא גם מלווה בסחיטה. אני אהיה קצרה ואני אגיד את שני הדברים שמבחינתנו מתחילים לתת פתרון לתופעה הזאת: דבר ראשון, הרחבת מוקד 105, שייתן מענה גם לבגירים, חיזוק העניין של הסיוע הנפשי, אנחנו רואים פה בעדויות בצורה חד משמעית,

הוא לא מספק ואין סיוע נפשי הולם. הדבר השני, זה באמת להגביר את החינוך בבית הספר, מוגנות מינית לכל הילדים מהתחלה עד הסוף. תודה רבה, תודה מיטל. אורנה היילינגר מאיגוד האינטרנט. תודה רבה לך גברתי היו"ר. יש לי שני דברים להגיד לך. א' בשבוע שעבר פורסם סקר של איגוד האינטרנט הישראלי, על הנושא של פגיעות מיניות ברשת, כמה נתונים קצרים ככה בשביל להיתפס. 92% מהציבור לא מתלונן כי הוא חש שאין טעם להתלונן על פגיעות מיניות ברשת. 93% מהנשים, לא חשות מוגנות ברשת. חשוב לומר עוד דבר, 32% הצהירו שהם קיבלו פניות כאלה או אחרות בעלות תוכן מיני, ורבע ביקשו מהם לשלוח תמונות אינטימיות של עצמם. בעצם קיים בתחושה שלנו, קיים פער בין הפגיעות בפועל, לבין מה שאנשים חווים ומזהים כפגיעה מינית ברשת, כי היום לא צריך להתחכך בבחורה, מספיק לשלוח לה איזו שהיא תמונה או דיק-פיק או דברים כאלה. אני חושבת שהדברים של מיקה היו מספיק חזקים, אבל לדבר עם בחורה שקיבלה דיק-פיק, תמונה של איבר מין של גבר שהיא לא ציפתה לו, היא מרגישה מחוללת, היא רואה את האימג' הזה מול העיניים במשך שבועות וימים וחודשים, והיא לא מצליחה להתאושש מזה. כן חשוב לי לומר, שהפגיעות המיניות או הסחיטה המינית היא לא רק כלפי נשים, יש תופעה מכוערת של סחיטה כלפי גברים, של פיתוי שהם יעשו אקט מיני מול הרשת. היה לי ביום חמישי האחרון, דיברתי עם בחור בן 17 דתי, שנפל בפח, קיים את האקט המיני ואז התחילו לסחוט אותו. מדובר על אלפי ומאוד דולרים, שאותם אנשים מרגישים שאין להם מה לעשות. חשוב לי כן לנצל את הבמה הזאת ולהגיד, שבאיגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף עם הפדרציה היהודית של ניו יורק, אנחנו מריצים מיזם שהנושא שלו הוא הצד השני של הבריונות ברשת, הנושא של מיתון השיח, וזה אומר, הכשרות של עוזרים פרלמנטרים, מנכ"לים, מנהלי קהילות ואנשי חינוך, בכלים למיתון השיח בתוך הרשתות החברתיות. תודה רבה אורנה, נאוה 105, נאוה כהן אביגדור, בבקשה גברתי. תודה רבה, אני מעבר לפעילות של 105 שאני מקווה שבאמת כמו שכולם מכירים, יש כבר גוף לאומי שמתכלל מענה לפגיעה בקטינים ברשת. אני רוצה רגע להתייחס לנתונים, ואם אחרי זה אפשר לתת גם דוגמא לטיפול שאנחנו עושים, באירוע סחיטה נגד קטינים ברשת. אני אמרתי שאני רוצה לתת כמה נתונים על קטגוריות הסחיטה ב- 105, ואחרי זה נמצאת פה בזום, נציגת משרד הרווחה בדסק השותפויות, והיא תוכל לתת דוגמא על טיפול שלנו באירוע של סחיטה על רקע מיני. מספר אירועי הסחיטה מהקמת המוקד ב- 6.8.2018 ועד סוף נובמבר 21, זה 1,814 אירועים שמהווים 5% מכלל אירועי הפגיעה במוקד, שטיפל עד היום באופן כללי בלמעלה מ- 30,000 אירועי פגיעה בכלל הקטגוריות. מתוך אותם אירועי סחיטה, 97% מהנפגעים הם קטינים, באופן טבעי 105 מטפל בפגיעות בקטינים ברשת, כאשר הגילאים המשמעותיים לפגיעה בקרב הקטינים זה 12 עד 16, גילאי 13, זה גיל ש- 16% מהנפגעים הקטינים הם בגילאי 13, ובגילאי 12 ו- 14, 14% כל אחד. אנחנו יודעים ש- 56% הן נפגעות, ו- 44% הם נפגעים. מבחינת הפוגעים, פוגעים קטינים 84%, זאת אומרת 84% מהפוגעים בקטינים הם קטינים בעצמם. סגן שרת החינוך מאיר יצחק הלוי: יש פרופיל של הקטין הפוגע? מאיפה הוא בא? מאיזה רקע סוציואקונומי? אחד הדברים שאנחנו למדים ב- 105 לגבי כל הקטגוריות, שכל אחד עלול להיות נפגע וגם כל אחד עלול להיות פוגע. (היו"ר מאיר יצחק הלוי) זאת אומרת, אין אפיון? אתה יודע, יש כל כך הרבה קטגוריות פנימיות בתוך קהלי היעד, אבל אי אפשר לצייר סטריאוטיפ של נער או נערה פוגעים, וכשאני מדברת על 33,000 אירועי פגיעה בקטינים ברשת, כש- 70% מהפוגעים הם קטינים, זה אומר שזה יכול להיות בהרבה מאוד מקרים, ילד של כל אחד ואחת מאיתנו, שנקלעים לסיטואציה שהם אפילו לא מבינים אותה. ואגב כמו שנאמר פה שלא מבינים, לא תמיד הקטינים וגם בגירים, לא תמיד מבינים מתי הם נפגעים, לא תמיד הקטינים גם מבינים מתי הם פוגעים, וכל הנושא של חוק הסרטונים, הוא חוק שאין אליו מודעות, ובהפצה של תמונות וסרטונים מיניים, לחיצה של כפתור, אף אחד לא קולט, הוא לא צילם, הוא קיבל את זה, הוא רק העביר הלאה, הילד בכלל לא מבין, שהוא באותו רגע עובר עבירה פלילית, שדינה לפי חוק הסרטונים עד חמש שנות מאסר. כך שהחינוך בעניין הזה, בהסברה בעניין הזה והטיפול בעניין הזה צריך להיות גורף ולא לאוכלוסייה כזאת או אחרת. אני רוצה לחזור לנתונים, פוגעים קטינים 84% בקטגוריה הזאת של סחיטה, ויש לנו גם כמובן 16% פוגעים בגירים, 77% מהפוגעים זכרים, 23% מהפוגעים נקבות, ומבחינת הזירות, 34% מהפגיעות היו באינסטגרם, 30% בוואטסאפ, 8% בדיסקורד ו- 4% בפייסבוק ובטיקטוק כל אחד. רוב המקרים, 95% באופן טבעי, הם אירועים משולבים, פליליים אזרחיים,

זה אירועים שיש בהם את הרף הפלילי, אבל אנחנו כמובן נותנים גם את המעטפת האזרחית. עוד כמה שאלות, עדיין במאפיינים, הנושא חוצה מגזרים? זאת אומרת את יכולה להגיד, נגיד במגזר X יותר, במגזר Y פחות , או שפחות חשופים, יש דבר כזה? אם אני אקח מגזר חרדי, מגזר ערבי, מגזר מסורתי? אז קודם כל כמובן לגבי החברה החרדית, אנחנו יודעים שהאמירה היא שהם לא נמצאים ברשת, אבל הם כן נמצאים ברשת בהיקפים כאלה ואחרים. אני חושבת שהילדים כולם נמצאים ברשתות החברתיות מספר גבוה מאוד של שעות ביום, במדינת ישראל בכלל המספרים הם גבוהים, והם נחשפים, הם נמצאים בזירות אנונימיות, הם יוצרים קשר עם זרים, מעבירים אותם מקבוצות לשיח אחד על אחד בכל מיני אמצעים, ולכן אנחנו מכירים אירועי פגיעה של ילדים בגילאי שש ומטה, ושפוגעים גם פוגעים צעירים. אני חושבת שאפשר לעשות סוגים של ניתוחים, אבל בגדול אנחנו מדברים על זה שאין איזה שהוא פרופיל סטריאוטיפי לפוגע או לנפגעת. אני רק אשלים לך את הנתונים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת 2019, 226,000 אנשים שהם בני עשרים ומעלה, חוו חוויה תקשיבו למספר, מספר מטורף, 226,000 אנשים חווי חווית אלימות ברשתות, 28% מהם, הן חוויות של סחיטה. מה שמלמד שאנחנו נמצאים פה בתקלה, זה אני מניח שכולנו מבינים את זה. אגב, אורנה מאיגוד האינטרנט ציינה פה, העלתה את הנושא של תא הדיווח, ואני חושבת שכולנו יודעים, הנתונים של מוקד 105 מתבססים על מי שהרים טלפון ופנה למוקד, בין אם זה הנפגע או ההורים של הנפגע או הנפגע, ובין אם זה עד לפגיעה באחר, יש מספר אוכלוסיות שפונות למוקד. אבל אין ספק שאלו נתונים של מי שיזם ופנה, המצב האמיתי הוא מן הסתם בהיקפים רחבים הרבה יותר, אני כן רוצה להאמין שהקמה של מוקד 105 נתנה סוג של מענה ייחודי, חיובי וכמות הפניות אלינו עולה כל הזמן, ואני אשמח אם מי שנמצאת איתנו בזום, שפי מנגדי, היא נציגת משרד הרווחה בדסק השותפויות במוקד, היא תוכל לתת דוגמא של אירוע סחיטה על רקע מיני שטופל במוקד ולהציג את העבודה.

ואחרי זה אני אבקש לשמוע את עומר שחר, יו"ר מועצת התלמידים. אני רוצה להגיד לכם שהיום ביקשנו לשמוע את קולם של בני הנוער, אנחנו רואים בהם אם תרצו סוכני שינוי מאוד, מאוד משמעותיים, שיסייעו לנו, אני מקווה כך, לחשוף, להציג ולטפל בבעיה, בבקשה. עד שמעלים אותה לזום, אני רוצה להשלים נתון לגבי המגזר הערבי, רק חצי מהמשיבים מהמגזר הערבי, ידעו לזהות מתי הם נפגעים פגיעה מינית בהשוואה לחברה היהודית,

שיש שם גם בעיית זיהוי מהמגזר היהודי. נשמע את עומר, בבקשה. חשוב לי לשמוע את המבט שלכם כבני נוער, איך אתם רואים את הדברים,

בעיקר גם איך אתם רואים את עוצמת הבעיה, ואולי אם גם יש לכם מחשבות של פתרונות או כיוון לפתרונות.

אז קודם כל העניין הזה של הרשתות החברתיות, היום אין אדם אני חושב במדינה שלא משתמש ברשתות כאלה ואחרות, ואני חושב שיש המון אתגרים. אחד מהאתגרים זה הנושא הזה של אמצעי סחיטה, לקחת תמונות, סרטונים אישיים של בן אדם, אני אתייחס בעיקר לנושא של תמונות וסרטונים מיניים שמופצים אצל בני נוער, בני ובנות נוער כמובן. אחת הבעיות העיקריות שקורה, דיברתם על חוק הסרטונים, אני חושב שהוא בכלל לא נאכף כמו שצריך ואני אסביר, אני עד להרבה מאוד נערים ונערות שהם חברים וחברות שלי, בעיקר נערות, שהופצו תמונות שלהם וסרטונים ועד היום זה מסתובב, גם שרון אמרה את זה, הדברים מסתובבים ברשת, וחבר'ה מעבירים אחד לשני בלי שום חשש שזה באמת יפגע בהם, או שמישהו, הם מודעים לחוק, הם מודעים לזה שזה עבירה פלילית, והם עושים את זה כי הם יודעים שאף אחד לא יעצור אותם על זה, כי אם המון מפיצים אז לא קרה שום דבר. ואחד הדברים שאני חושב שהם מאוד, מאוד בעייתיים בנושא הזה, זה שלא תמיד הם מרגישים בנוח לשתף ברגע שזה סוג של אמצעי סחיטה או משהוא שעדיין לא הופץ בפלטפורמה רחבה, אז מפחדים לספר להורים, לצוות אולי בבית הספר או מי שיכול לסייע גם למוקד 105, לא תמיד הנער או הנערה ירגישו בנוח להתקשר למישהו. זה סוג של להודות בטעות שכולם חוששים שאייך יסתכלו עלי שאמרתי את זה, או איך יסתכלו עלי שהופצה תמונה או סרטון שלי, אז אני חושב שבנושא הזה צריך להגביר את האכיפה,

לקחת את המקומות שעוזרים לנערים, לאותם נערים שנפגעו, וגם להנגיש אותם וגם ליצור תחושת בטיחות בקרב הנוער, להבין שאפשר לפנות למקום הזה וזה יהיה בסדר. כי כמו שאמרת שרון, גם בחקירה של משטרה, אז אתה יותר מותקף, אתה מרגיש אשם יותר מאשר לא אשם, הקורבן בעצם. עוד משהו אחרון בנושא הרשתות החברתיות, כמובן אני גם אזמין אתכם לכנס שלנו היום, אנחנו הולכים לעסוק בכל האתגרים ברשתות, גם בנושא האמון העצמי,

אני יודע שהיו הרבה דיונים על זה בוועדה, ואני מקווה שהדיונים האלה ימשיכו, אנחנו כמובן נשמח להיות חלק מהם. אני חושב שעצם זה שהנוער היום נותן את האמירה יחד עם חבר הכנסת, סגן השרה מאיר הלוי, זה שהנוער אומר את האמירה הזאת שהרשת היא מקום שאנחנו נמצאים בו הרבה, וצריכים לראות את הבעיות וצריכים לראות איך אנחנו הופכים אותה למקום טוב יותר ובטוח יותר, זה משהו שלא היה בעבר, וכולי תקווה שניקח את התוצרים מכל היום הזה וניקח אותם לעשייה משמעותית, גם ברמת וועדות, משרדים וגם אני ומאיר. (היו"ר מירב בן ארי) תודה רבה, מיקה את רצית להוסיף משהו על מדיניות? זה איילת רצתה. איילת רצתה. רק שני משפטים כי אתם פה כדי לדעת איפה אנחנו מזהות את הזירות, החזיתות העיקריות. דבר ראשון זה נאמר גם, הכשרות חובה לאנשי חינוך, לזיהוי לדעת לדבר את הנושא הזה בצורה מותאמת לבני נוער, בדיוק כמו ששמענו גם מעומר. עומר, יש משהו בבתי ספר היום שקשור לזה? כן מדברים על זה, אבל עדיין, בכל נושא של מיניות אין , אבל עוד יותר בנושאים של מיניות ברשת, זה נושא שקשה מאוד לגשת אליו. לרוב המורים אפילו אין רשתות חברתיות, הם לא יודעים את הסכנות שטמונות שמה, אז קשה להם לתת את ההסבר הזה. לא יכולתי להגיד את זה בצורה ברורה יותר, גם בהקשר של הכשרות לאנשי חינוך, וגם הכשרות חובה לתלמידים, למניעת פגיעה מינית ומיניות בריאה. חוק של סגן השרה, שיעבור אני מניחה, של הסרת תכנים, לתת למדינה כלים להסיר תכנים פוגעניים. שרון גל פרי הייתה איתי בדיונים של החוק הזה בסיבוב הקודם, לצערי זה נבלע, חייבים לאפשר את האמצעי הזה, מי שכבר פורסם, שאפשר יהיה להסיר אותם באמצעים הטכנולוגיים הקיימים. הצעת חוק שלך גברתי היו"ר, של צביעה של עבירה של סחיטה באיומים ופגיעה בפרטיות כעבירת מין, היום רק חוק הסרטונים, מה שמכונה בהקשרים שאנחנו מדברים עליהם, רק חוק הסרטונים, הוא בעצם עבירת מין, המשמעות היא שמי שמתעד ללא אישור, ומי שסוחט על רקע מיני הוא לא עבריין מין, ומי שנפגע ממעשיו, הוא לא נפגע עבירת מין. המשמעות היא עצומה בכל מה שקשור לזכויות של אותו נפגע, ולתיוג של אותו אדם כעבריין מין, התמקצעות גורמי אכיפת החוק בחקירות או בכלל ביחס, אין עבירה שסובלת מהאשמת קורבן, כמו הנושא הזה של פגיעות ברשת, אז למה הצטלמת בכלל, מה ציפית שיקרה, זה סתם סביב מריבת אוהבים, אתם תחזרו להיות ביחד ותשכחי מזה, וכן הלאה. ואני מתחברת לדבריה של ד"ר אביגדור, קמפיינים עם העלאת מודעות של בני הנוער, של הורים, של אזרחים שיידעו על המענים הקיימים כדי לטפל בנושא, גם מה זה בכלל לזהות את המעשים כפגיעה, וגם והכי חשוב, לדעת לאן לפנות מי שנפגע,

אני רוצה לשמוע את ליז מטיקטוק, ליז האם את שומעת אותנו?

להלן התרגום החופשי) כן אני שומעת. (אומרת דברים בשפה האנגלית, להלן התרגום החופשי) אני אציג אותך לפני, כי אנחנו כבר נפגשנו אני וחברי מאיר. ליז מובילה את טיקטוק פה בישראל ועוד מדינות שהיא תזכיר. אם מישהו לא דובר אנגלית, תיידעו אותנו ואנחנו נתרגם לכם. אני יכולה להבטיח לך שאנחנו כבר נפגשנו ואני רואה שיש לפנינו אדם שאנחנו יכולים לשתף פעולה